צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את הישיבה לציון החלטה 1325 של ארגון האומות המאוחדות. מכבדים אותנו גם בזום שגרירות מכל רחבי האולם, ונמצאת איתנו כאן שגרירת נפאל, אנג'אן שאקייה, שהגיעה לכנסת ותדבר לא באמצעות הזום. תיכף ניתן לכל הנציגות לדבר. הזמנתי וביקשתי מכל השגרירות המכהנות כנציגות זרות של מדינות שונות בישראל לקחת חלק באירוע. זאת אולי דוגמה בין-לאומית לשילוב נשים ותפקידים שנשים מקבלות ומובילות במוקדי קבלת ההחלטות וייצוג המדינה התפקיד הזה הוא בהחלט אחד הבכירים שבהם. לצערי אנחנו עושים את האירוע הזה במתכונת זום, או מתכונת קורונה, שלא מאפשרת לנו התכנסות של כולם ביחד, אבל יחד עם זה נצליח להעביר מכאן את המסר, שנשים במוקדי קבלת החלטות זה Must ולא Nice to have, זה משהו שבלעדיו אנחנו רואים שמתקבלות החלטות טובות פחות, שלוקחות פחות בחשבון את כל הגוונים והדעות והאפשרויות. המציאות מלמדת אותנו שכאשר נשים נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות אנחנו רואים בהכרח דברים טובים יותר קורים. אני רוצה להודות גם לפורום דבורה וגם לארגון אית"ך-מעכי שסייעו לנו בהפקת האירוע הזה,

לאגף קשרי החוץ של הכנסת. בשנת 2000 מועצת הביטחון של האו"ם, הגוף שתפקידו לקדם את השלום והביטחון בעולם, קיבלה לראשונה החלטה שעוסקת בנשים, גם לגבי ייצוג נשים, הגנה על נשים וחשיבה מגדרית. בתקופה הזאת ראינו שמדינות שנשים מנהיגות אותן מראות נתונים טובים יותר של התמודדות מול נגיף הקורונה, אולי בגלל הרגישות שהן יודעות לגלות, אולי גם בגלל האמינות שהציבור במדינות האלה מצליח להרגיש כלפי אותה הנהגה. נפתח את רשימת הדוברים בהצגה של הנושא. (תרגום חופשי מאנגלית) אנחנו שמחים לארח את אמבסדור צ'אודורי, תת-המזכ"ל לשעבר ונציג בכיר של האומות המאוחדות, יוזם ההחלטה הקודמת שהובילה להחלטה 1325 של האו"ם כנשיא של מועצת הביטחון של האו"ם במרץ 2000. אדוני השגריר צ'אודורי, בבקשה תאמר לנו כמה מילים. (תרגום חופשי מאנגלית) תודה רבה. שלום לכולם מניו-יורק, מן המפקדה של האומות המאוחדות. תרשו לי לאחל לכם עיסוק נלהב סביב החלטת האומות המאוחדות 1325, שנתקבלה לפני 20 שנה. הייתי רוצה להתחיל בלהודות בלב שלם ליושב-הראש ועדת